היום יום רביעי, ה' בניסן תשפ"ב, 6 באפריל 2022. יש לנו היום שתי העברות תקציביות שבהן נדון, זה העברות שקשורות למשרד לביטחון הפנים ולמשטרת ישראל. מתוקף ההבנה שמדובר בהעברות דחופות אני מודה לחברים בוועדה, גם קואליציה וגם אופוזיציה, שהבינו את החשיבות, כדי לבצע את הדיון הזה היום לפני ישיבת המליאה. ואנחנו נתחיל בהצעות לסדר, חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

בוקר טוב. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה הבוקר לברך את שר האוצר ואת הממשלה על שתי החלטות חשובות שקרו אתמול. קודם כול הפחתת מס הבלו על הדלק. אני חושב שזה צעד חשוב. אני אמרתי לא פעם שעד שהרפורמות האדירות שהעברנו לטובת הורדת יוקר המחיה יתחילו לבוא לידי ביטוי, על הממשלה לוותר על חלק מהכנסותיה, וזה אכן מה שקרה. וגם אתמול פורסם תזכיר חוק המענקים לעצמאים בגין גל האומיקרון, שאני מקווה שאנחנו נאשר אותו בתחילת כנס הקיץ של הכנסת. וזה מה שמייחד אותנו. כקואליציה, כממשלה, באנו גם לתקן את ההזנחה של 12 השנים האחרונות, וגם להוציא את המדינה מהטלטלה הפוליטית שהיא הייתה בה בשנתיים האחרונות. ואני קורא גם הבוקר לכל מרכיבי הקואליציה לשמור על הממשלה החשובה הזאת לעם ישראל.

מוסי, בבקשה. אני רוצה לברך גם בעניין התקנות של העצמאים. ואני רוצה להגיד שהצעד בעניין הדלק הוא צעד שיש לו גם השלכות שליליות, ולכן אני חושב שצריך לאזן אותו בהורדה משמעותית של מחירי התחבורה הציבורית בישראל. אנחנו רואים שסך הכול הגירעון התקציבי ב-12 החודשים האחרונים הצטמצם בערך מ-11% ל-1 נקודה משהו. אז אם יש כסף, צריך להשקיע אותו בתחבורה ציבורית. שדרוג משמעותי של התחבורה הציבורית חשוב אפילו יותר מהורדת מחיר הדלק.

תודה. אני בחרתי לא לברך היום אלא לומר שגם בפגרה יש כאלה שקוראים לזה פגרה, זה פגרה מהכנסת ומהוועדות, אבל אנחנו עובדים, כי אנחנו ממשלה וכנסת עובדת, לפחות בחלקה ואתמול סיירתי בעמק הירדן. ויש לנו המון עבודה לעשות, ויש המון פערים שבשנה שאנחנו פה לא הספקנו לסיים אותם. והפערים הם גדולים, ואני רוצה להזכיר לציבור את הפערים, מפערים ביטחוניים שיש על הגבול עם ירדן, דרך הברחות, דרך חקלאות, במושב אלמגור שהייתי, ואנחנו רואים מה קורה שם עם המנגו ועם הליצ'י, והעובדים הזרים, והרפורמה בחקלאות, שבה שר החקלאות ושר האוצר הכריזו על טיפול בכל נושא העובדים הזרים, כשאנחנו רואים אנשים בני 60 ו-70 קוטפים במטעים ומשוועים לעובדים זרים. אז המהלכים החלו, הרפורמות החלו. חלקן צריכות לתקן, ויש מה לתקן, וחלקן צריכות פשוט להתמנף ולצאת החוצה. אתמול חיכיתי שעה וחצי בכביש 90, כי עם ישראל הלך לנפוש בכנרת המלאה. מי שלא ראה את הכנרת המלאה לא ראה דבר יפה. ועם ישראל רוצה את הנשימות, ורוצה לחזור ולטייל, בטח אחרי תקופת הקורונה, ורוצה להרגיש שיש לו עבודה ויש לו יציבות ויש לו תקווה. והתפקיד שלנו לגרום לזה לקרות. ואני מתכוונת לא להתעסק בכל מה שנאמר בתקשורת, אלא להמשיך לעבוד גם היום, גם מחר, גם לאשר תקציבים. והגיע הזמן שהאזרחים יבינו שהם צריכים לדרוש לא רק סיסמאות אלא גם תכלס, ואת התכלס הזה הממשלה הזו נותנת.

פינדרוס. בוקר טוב. אני אכן מקווה שייתנו פה תכלס. אני רוצה להתייחס להודעה של משרד האוצר. ההודעה לוקה, הייתי אומר, לא באי דיוקים, אבל ביחס לא נכון לנושא. אמרנו את זה פה בוועדה כמה פעמים ואני אומר את זה שוב: יש משבר עולמי של הדלק, והמשבר העולמי גרם להעלאה של המחיר הריאלי בשקל. אבל בגלל המס הוא עלה בשני שקלים. עכשיו, עשה צעד נכון משרד האוצר ואמר: אני מוותר על 50% מהעלאה. אבל איך הוא הודיע את זה? הרי האזרחים ישאלו: למה אתה מוותר על 50%? תוותר על 100% מהעלאה. אם עלה בשני שקלים, כששקל אחד הוא מס, אז הוא היה צריך לוותר על שקל, אבל הוא ויתר על חצי שקל. איך הוא מתרץ את זה? בהמשך ההודעה הוא אומר: זה יעלה למדינה 800 מיליון.

אם לא היה משבר אנרגיה היה לך 1.6 מיליארד שקל שלא היית גובה בכל מקרה. הרי בתוכנית הכלכלית של מדינת ישראל לא היית אמור לגבות את המס הזה, זה לא אמור להיות, זה לא חלק מהתקציב. אתה לא מקצץ, אתה לא עושה כלום. ואז אתה בעצם מרמה את האזרחים פעמיים: אתה אומר כאילו עשיתי טובה, הורדתי את המחיר חצי שקל וספגתי את ההעלאה. אתה לא צריך לספוג אותו. סך הכול מה שאנחנו מבקשים, ואני חושב שזו צריכה להיות דרישה של כולנו, של קואליציה, של יושבת-ראש הקואליציה, של מי שלא יהיה, אבל זו צריכה להיות דרישה של כולנו, שהמשבר הזה לא אמור להיות גבייה של מדינת ישראל על חשבון האזרחים. העלות היא עלות. עלה עוד שקל עלה עוד שקל. אבל אם עלה משישה שקלים לשמונה שקלים כמעט, בעצם מ-5.5 שקל ל-7.5,

כששקל מזה זה המס אל תגבו את זה. זה לא חלק מהתוכנית, זה לא חלק מהתקציב. זה באמת לא חלק מהתקציב, זה לא התקציב שעבר פה, אף אחד לא חלם שזה יקרה. יש לך 1.6 מיליארד שקל, מראש אל תגבה את זה.

א' אני מברך על החצי-שקל. ואני אומר: לא ויתרו על 800 מיליון. ותורידו עוד חצי שקל, לפחות לעמוד במינימום הזה.

כמו שאמר מוסי, גם בתחבורה הציבורית זה יכול לעזור, גם בתחבורה הפרטית, גם לתעשייה, גם לכולם. זה מס לא הוגן כרגע בסיטואציה הכלכלית הקיימת היום.

מכיוון שאי-אפשר להתעלם מכך, אולי לא שמעתם חדשות הבוקר, אז רק להזכיר לכם: יושבת-ראש הקואליציה פרשה מהקואליציה. אז קודם כול רק תזכורת בעניין הזה, שכל פעם מבטיחים לנו הבטחות לתקציב הבא, קחו את ההבטחות - - - איפה שמעת את זה? מוסי, אגב, התראיינת על זה.

אם אתה לא זוכר על מה התראיינת אז המצב יותר גרוע בקואליציה. אתה רואה? אני עוקב אחרי הראיונות שלך. בכל אופן, תבינו שאין שום case ושום דבר להבטחות שאתה מבטיחים לנו פה על תקציב, מה יבוא ומה תיתנו. וחבל שתבטיחו. אז אין בקשות תקציב, אני מבינה. לגבי מענק העבודה, אני חושב שכדאי שנגיע להבנות למען עם ישראל. יותר בטוח ההבנות שלנו מאשר לעשות דברים אחרים. להבנות בין ישראל ביתנו לש"ס יש יותר סיכוי להתממש מאשר הבנות עם ימינה. אני חושב שביני לבין אלכס. לגבי המס על הבלו, השבוע דיברנו על זה. רק תיקון קטן, זה לא מס על בלו - - - זה מס על הדלק,

שמורכב מבלו והמע"מ שם נמצא.

מס הבלו. אני שמח שגם אתה שומע ומאזין לדבריי. אני רק רוצה לומר, שקודם כול אני שמח ששר האוצר מוריד בחצי שקל את המס הזה. זה דבר מבורך. למרות שזה טיח ברעידת אדמה. כשיש רעידת אדמה, פשוט לפזר טיח, החצי-שקל הזה. מה אתה מסתכל עליי? מקשיב לך. כי אתה מכיר את זה ממקום אחר, אתה אומר? לא, אני מקשיב. אני חייב גם לתת את הקרדיט למי שהמציא את הטיח ברעידת אדמה על מס הבלו, שזה שר האוצר בעצמו, שאמר את זה, ופתאום הוא מוכן לשים את זה.

אני לא טוען שזה טיח ברעידת אדמה, ולכן נלחמתי גם על זה. לכן אתה מברך - - - אמרתי, אני מברך על ההחלטה הזאת. כשצריך לברך, אני מברך על החלטה, החלטה נכונה וראויה. בשנה האחרונה עלה המס כשקל וחצי, רק בתקופה האחרונה הוא קצת מתקרב לשקל. ולכן היה ראוי לעשות את זה יותר, לוותר על המס, להוריד אותו ביותר מחצי שקל. והיה ראוי ונכון לעשות את זה גם לא לשלושה חודשים. לעשות את זה גם במיידי. כמו שבחקלאות עשו את זה במיידי, ולמרות שיש לנו בקשה לדון על זה במליאה. זה מס שהוא מופחת, כשהפחתת מס לא צריך להביא לוועדת הכספים. אני מבין שרוצים להביא את זה לוועדת הכספים בשביל הכותרת והתקשורת, וזה בסדר. מה פתאום?

יביאו את זה לוועדת הכספים?

את המס על הבלו, שיחתום היום, ויוריד עליו כבר מחצות. האזרחים לפני החג, לא צריך לחכות עד שיביאו. תנו להם מעכשיו. אם הוא חותם על זה עכשיו, הוא לא צריך להביא את זה לא לוועדה, זה מס שהוא מפחית. לא צריך להביא את זה לוועדה, אפשר לעשות את זה מהיום בלילה, מהשעה 24:00 בלילה. וכשעושים את זה, אני רק מבקש שיעשו את כל החשבונות. שלא נצטרך אחר כך לדאוג למנהלי תחנות הדלק. כבר לדעת איך אנחנו עושים על המלאים שהם שילמו עליהם. מה ששילמו וכבר נגמר זה בסדר, אבל מה יש להם כרגע והם יצטרכו להוריד מזה, אם הם צריכים לקבל איזשהו זיכוי, כבר לתת להם לא על חשבון האזרחים. ולכן לעשות את כל החישובים האלה, אפשר היום בלילה, מקסימום מחר בלילה בחצות, להוריד את המס. אני חושב שזו צריכה להיות פנייה של הוועדה כולם כאחד בשביל האזרחים ערב חג, כבר עושים מעשה שתחילתו מבורך, להמשיך בברכה הזאת. ואם יהיה אפשר להוריד עוד ולא להגביל את זה בשלושה חודשים, הברכה תהיה מושלמת.

אנחנו נעבור לפנייה התקציבית, 31-007,

של המשרד לביטחון הפנים. אחר כך אנחנו נעבור לפנייה נוספת שיש לנו, שמספרה 07-002. ואני מקווה שגם נספיק להצביע על הרוויזיות שיש לנו לפנייה נוספת של המשרד לביטחון הפנים כדי לשחרר אותם לעבודה. בבקשה, מי מציג? בוקר טוב, אביה ממשרד האוצר. הבקשה נועדה להעברה של 292.5 מיליוני שקלים לסעיף 07, תקציב המשרד לביטחון הפנים. נחלק את זה לתוכניות: בתוכנית 07-50-01 שכר במשרד לביטחון פנים יש העברה של 47.5 מיליוני שקלים ו-13 תקני כוח אדם לאן זה?

השינוי הזה נובע מצפי ביצוע נמוך ממה שנצפה בעת אישור התקציב,

עליהן. מפורטות פה בדברי ההסבר. תוכנית 07-50-02 הקניות במשרד לביטחון הפנים תקצוב של 97 מיליוני שקלים, שחלקם הם העודפים של הרשות לביטחון קהילתי, שבגלל שהם היו שנה שעברה בסעיף אחר, ולפי החוק עודפים צריכים להגיע לסעיף שממנו הם היו,

לסעיף 04 בעודפים, ועכשיו אנחנו מעבירים אותם חזרה לרשות לביטחון קהילתי, איפה שהכסף יצא השנה. חוץ מזה יש פה תקצוב של החלטות ממשלה האלימות בחברה הערבית, פיתוח כלכלי והעצמה ביישובים דרוזים וצ'רקסים, יישובי הדרוזים בגולן, חיזוק העיר בית שמש ונושאים נוספים. יש פה גם תקצוב של מיליון שקל לפעילות המטה הלאומי להגנה על ילדים ונוער ברשת, מהכסף שבהסכמים הקואליציוניים שנמצא פה. זה בתוכנית הזאת. תוכנית 07-55-02 קניות ברשות להגנה על עדים תקצוב על סך 9.5 מיליון שקלים עבור פעילות הרשות להגנה על עדים בתחום הפשיעה במגזר הערבי, וחלק מיישום החלטת הממשלה 549 לטיפול בתופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. תוכנית 07-60-01 הרשות לכבאות והצלה השכר שם, העברה של 13 תקני כוח אדם לטובת לוחמי אש לתחנות במגזר הערבי. תוכנית 07-60-02 קניות ברשות לכבאות והצלה יש פה תקצוב של מיליון שקלים עבור רכש אמצעים כחלק מההסכמים הקואליציוניים. תוכנית 07-70-01 שירות בתי הסוהר שכר, תקצוב של כמעט 42 מיליוני שקלים, שנובע מצפי ביצוע עדכני של השכר בשירות. תוכנית 07-70-02 הקניות בשירות בתי הסוהר העברה של 35 מיליון שקלים ו-600,000, שבעצם נובע מהתאמת צרכי המזומן וההרשאה להתחייב בהתאם לצפי הביצוע המעודכן של התוכניות של שירות בתי הסוהר, תוכניות העבודה השנתיות. תוכנית 07-80-01 שכר משטרת ישראל תקצוב של 90 מיליוני שקלים, שנובע בעיקר מהעברת עלות השכר של יחידות משמר הגבול שתחת פיקוד צה"ל. יש פה בעצם הסדרה של התקציב, אין פה איזשהו שינוי בתפקוד. זה משהו שהיה בעבר, שיצא מצה"ל, ועכשיו העלות פשוט יוצאת מהמשטרה, וצה"ל מעביר את הכסף לפה. אין פה איזשהו שינוי מהותי, רק ההסדרה. חוץ מזה יש לנו תוכנית 07-80-02 קניות במשטרת ישראל שפה יש תקצוב של 206 מיליון שקלים, שאחד מהם זה גם הנושא, כמו שאמרתי, על יחידות מג"ב שהיו תחת פיקוד צה"ל. חוץ מזה יש פה תקצוב פעולות משטרת ישראל במסגרת יישום החלטות ממשלה 549 בנושא התוכנית לטיפול בתופעות פשיעה ואלימות בחברה הערבית. יש פה תקצוב הימ"מ, היחידה המשטרתית המיוחדת, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 900 בנושא היחידה המבצעית הלאומית ללוחמה בטרור. חוץ מזה יש לנו גם העברה של 3 מיליון שקלים לטובת התאמת חדר חקירות, שגם זה חלק מהכספים הקואליציוניים כמו שכתוב. זה התוכנית הזאת. ותוכנית 07-80-03 של משטרת ישראל - - - שירותי כוח אדם יש פה העברה של 70 מיליוני שקלים, שנובע מצפי הביצוע הארגון בנושא הזה שבתוכנית הזאת. פשוט אפשר יהיה להסביר בדיוק מה זה. היה שינוי של איך משלמים את זה בסוף שנה, ולכן יש שינוי בצפי של כמה ישלמו מזה השנה. לא נפגעה כמובן שום פעילות בנושא הזה. וזו בעצם הסיבה להעברה הזאת.

תוכנית 50-01, הראשונה,

על העברה של 13 תקני כוח אדם. מאיפה הם מגיעים, תקני כוח האדם? אני סמנכ"לית ארגון,

תקצוב ובקרה במשרד לביטחון הפנים. מה שעשינו כאן זה כשתכננו את התקציב ובנינו אותו, הרשות לביטחון קהילתי אמורה הייתה לחזור אלינו, ובאמת עשינו אומדני שכר, כולל 13 התקנים הללו. כשהיא חזרה כבר ואנחנו רואים את הנתונים, ראינו שיש לנו מבחינת הצפי כרגע של האיושים בפועל עודפים מסוימים, וזה מה שאנחנו מסיטים כרגע לצרכים של גופים אחרים. אז מאיפה את מביאה את ה-13 תקנים? מתוך התקציב של המשרד. הרשות לביטחון קהילתי חזרה אלינו, צפינו שיהיה צורך ביותר תקנים, בפועל אנחנו רואים פחות. זה הסיפור. ה-13 תקנים יוצאים מהמשרד ומועברים לגוף אחר, לכבאות במקרה הזה. היה בתוך המשרד את ה-13 תקנים האלה?

ולקחתם אותם? לכבאות לצורך העניין, כי הייתה לנו הערכת יתר במקרה הזה. מכבאות? לא, מהמשרד לכבאות. אני רואה פה בתוכנית 2, התוכנית הבאה תקצוב פעולות המשרד, הרשות לביטחון קהילתי, יישום החלטת הממשלה בנושא התוכנית לחיזוק העיר בית שמש. מה החיזוק של העיר בית שמש? זה בעיקר פריסת מצלמות, ופעילות של הרשות לביטחון קהילתי בעיר עצמה. כל מה שהיה בעבר "עיר ללא אלימות", בסביבות ה-300,000 שקלים, זה מה שיש בעיר בית שמש. בעיר בית שמש אתם עושים

אני אבדוק בדיוק את המרכיב. שנייה אוציא את הנתון של העיר בית שמש, אבל זו הפעילות של הרשות לביטחון קהילתי שם.

זה כמעט 300,000. זה 300,000 שקל. אבל זה המצ'ינג, זה לא כל מה ששמים בעיר.

תוספתיים. זה התוספתי.

אבל כמה סך הכול הושקע בעיר בית שמש עם במצלמות, אם כבר אתה מדבר על העיר בית שמש? כי נראה לי גם מוזר למה דווקא העיר בית שמש?

שאין להן - - - לא, זו החלטת ממשלה ספציפית. ספציפית לעיר בית שמש? כן, הועברה החלטת ממשלה כזאת.

ואנחנו מדברים על כמה מצלמות בכל העיר? בעיר החדשה, ברמת בית שמש,

אני אבדוק לך. אני גם אראה איזה מרכיבים אלה בדיוק. אני אחזור כמה דקות עם תשובה.

אוקיי. שלוש, העברת העודפים משנת 2021 של הרשות לביטחון קהילתי מסעיף 04, משרד ראש הממשלה. אני מבקש לדעת שמה מה התקציב של הרשות, מהו כרגע בתוך המשרד. זה מה שהיה במשרד הקהילתי, נכון? כן, של החק"ק שעבר אלינו חזרה. כן, אז השאלה כמה התקציב.

לך. אני בינתיים אשאל על 4: תקצוב בסך מיליון ש"ח. אני רואה פה שזה כסף קואליציוני, נכון?

מי הביא את הכסף? על מה? אני מבין שזה להגנה על ילדים ונוער. זה תקציב של 105. כן, אבל מי הביא את הכסף הזה?

יש לך את ההסכמים שם. אני חיפשתי את זה.

לא אמרתי שלא רשום. כנראה שיצא לי פחות בדפים. בדרך כלל אני רואה את זה. אז אולי תוך כדי תבדקו. ורציתי לדעת מה נעשה עד כה - - - זה של סיעת יש עתיד לצורך העניין.

כמה סך הכול מושקע בתוך התוכנית הזאת?

נוציא לך את הסכומים. אתם לא יודעים להגיד כמה סך התוכנית הזאת? אני לא רוצה להטעות אותך, אז אנחנו שנייה נבדוק ונחזור אליך. אוקיי. תוכנית 07-60-01

פה אני רואה שיש העברת סך של 13 תקנים כוח אדם לטובת לוחמי אש. זה אותם תקנים. זה אותם תקנים שעברו - - - בדיוק.

אגב, מתי מעלים את השכר של הכבאים? מגיע להם, אני אומר לך את האמת. זה לא נמצא בתכנון? כי כל פעם מעלים את הנושא הזה וזה יורד, מעלים את הנושא וזה יורד. יש דיונים שמתקיימים כרגע עם הממונה על השכר. בחודשים הקרובים אני מניח שזה יתקדם. אתם בתקווה שזה יתקדם?

אני רואה שגם פה בתוכנית 60-02 יש כסף קואליציוני. עוד פעם, פשוט לא לפניי, אם אפשר לדעת של מי הכסף הקואליציוני.

אני גם לא מבין למה לשיפוץ ולדברים כאלה צריך בכלל כסף קואליציוני ולא שיהיה בבסיס.

זה לאמצעים טכנולוגיים. לא, אני מסתכל על המטרות של זה.

אתה מדבר על אמצעים טכנולוגיים גם אמצעים טכנולוגיים, לא פחות. לשים כסף קואליציוני למטרות כאלה נעלות ולא לתת להם את זה בבסיס? של מי הכסף הזה? יש עתיד לדעתי.

זה של יש עתיד. כל ה-5 מיליון שקל שיש פה.

ב-70-01, בתיאור התוכנית, אני מבקש לדעת בתקציב הזה, לא הבנתי מה זה 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה, שאתם לוקחים 41 מיליון. מה זה? בעיקרון שנה שעברה עשינו סיכום תקציבי יחד עם משרד האוצר בכל הנוגע לשכר של שירות בתי הסוהר. זה חלק מתהליך הסדרה של השכר. זה נוגע גם לשנה הנוכחית. זה שינויים תקציביים שהם לצורך העניין כנגד הסיכום התקציבי.

שאלנו פעם שעברה, אתה היית נראה לי רק בזום, ואמרו אם תהיה תשובה. יש לך תשובה לגבי הסיפור של השאילתה שלי?

ינון, בדיוק עכשיו קיבלנו את זה. זה נשלח לוועדה, זה יופץ לחברי הכנסת. ואז נבחן את זה ונראה. שמע, עדיף להגיש שאילתות דרך הוועדה, יותר מהר.

אנחנו יעילים. לא, זה בגלל שאני העליתי את זה פה. נכון. אבל עם יושב-ראש כמוך שדרש את זה. קודם כול, תודה רבה. עדיין לא ראיתי את זה, זה באמת מעניין לראות את זה. תוכנית 078001 אני רואה פה בתוכנית תקצוב בהרשאה להתחייב. על מה ההרשאה להתחייב, על

המשטרה. אני ראש מחלקת משאבים במשטרת ישראל. בתוכנית השכר יש מרכיבים גם שהם לא שכריים, כמו תחבורה ציבורית ונשאים כאלו, שמצריכים הוצאה בהרשאה להתחייב. זה לאותם מרכיבים. אוקיי. בתוכנית 80-02 תקציב פעולות משטרת ישראל, אני מדבר איתך על אחד, מטרות השינוי. עוד פעם, זה לא חוזר על עצמו? זו אותה החלטת ממשלה שראינו למעלה לגבי הפשיעה? ראינו את זה גם בעודפים אחרים. זה אותו כסף? יש מסגרת במסגרת הסיכום התקציבי של המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל, שמגיע לטובת הטיפול בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. המסגרת החד-פעמית היא גדולה. נשאר פה איזשהו מרכיב של 10 מיליון שקל שכרגע אמור לעבור. שהוא 10 מיליון עבור זה בלבד? בסעיף 1 זה - - - זה 10 מיליון?

3 מיליון. זה מספיק? נחדד רגע את מה שרשום פה. הרעיון פה זה לייצר חדרי חקירות חמים. חדרי חקירות חמים אלה חדרי חקירות שנועדו לארח קורבנות עבירה בצורה כזו שאזור יהיה יותר ידידותי. גם יכולת קבלת קהל בגילאים צעירים יותר. אז זה אזור של משחקים,

שהם יותר כדי לקבל את המתלוננים בצורה טובה יותר. זה הרעיון. פה גם אני רואה כסף קואליציוני, נכון? כן, זה כסף קואליציוני.

אבל סתם שאלה, דברים כאלה, אני באמת מסתכל, לא משנה, כל ממשלה, כל כנסת שרוצה על דבר כזה כסף קואליציוני זה דבר מבורך של מי שנתן אותו, אבל לבקש על דברים כאלה - - - למה זה צריך להגיע בשביל זה? למה זה צריך להגיע מכספים קואליציוניים? זה אני לא מבין. השאלה היא לא אליכם. אתה צודק, תברך את הקואליציה שדורשת לדברים כאלה.

היום אתה פה,

אני מסכים עם הדבר הזה. אם זה עבר בקואליציה - - - חבר'ה, בואו נתקדם. אלה דברים שאנחנו יודעים עליהם מראש, ואני אומר: זה לא אמור להיות בכספים הקואליציוניים. סתם הערה לכל הממשלות, לכל התקופות, בכל מקום. באמת שמהמקום הזה. לגבי תוכנית 07-80-03 זה על מוסדות החינוך. אם אני לא טועה, ראיתי את זה בפנייה הבאה שלכם. עוד פעם, הנושא של כל מוסדות החינוך, השמירה שם והאבטחה שם. זה לא בא בסעיף 1 כל זה? כל פעם זה בכמה תוכניות? הרי זה אותו סעיף מול הרשויות. זה באותה תוכנית. אולי אנחנו ניפגש בזה בפנייה הבאה, זה נמצא ב-002, אם אני לא טועה. לא, ב-03. זה באותה תוכנית. זו אותה תוכנית?

אז למה אתם מביאים את זה בנפרד? לא, יש עודפים

אה, הבנתי. אה, השנייה זה עודפים ופה זה בהעברות? עכשיו, מאיפה הכסף הגיע בכל ההעברה הזאת? מאיזה משרד? מה זאת אומרת? ההעברה התקציבית כולה, כל הכסף שאנחנו רואים פה. ה-292? סך הכול 292. אז זה מגיע מצה"ל, כמו שאמרתי. זה מגיע מהחלטות הממשלה, מהכסף שיש בהחלטות הממשלה. וזה מגיע מסעיף 04, מהעודפים של הרשות לביטחון קהילתי. למה זה מגיע מצה"ל? גם בשביל לוחמים שעכשיו משתתפים בלחימה? לא. גם דיברנו על זה לפני כמה חודשים. בעבר יחידות מג"ב שהיו תחת פיקוד של צה"ל התקציב היה בצה"ל. ועכשיו אנחנו מסדירים את זה ומעבירים את זה, שזה יהיה בתקציב של המשטרה. אבל זה יהיה בתקציב של המשטרה? למשל בתקציב הבא אנחנו נראה שהתקציב הזה לא מגיע עוד פעם,

אנחנו אמורים להסדיר את זה. מה שהיה בין הארגונים היה אחרי התקציב, ולכן העברנו את זה גם ב-2021 - - - בתקציב הבא זה יעבור ישירות למשטרה. זה אמור לעבור במסגרת התקציב ישירות למשטרה, כדי שלא יהיה את השיח הזה - - - כי אין עניין. אם אתה כל פעם מביא אותו בעודפים, מביא אותו בהעברות, אין שום סיבה - - - נכון.

הארגונים אמורים לסדר את זה בתקציב הבא, כדי שזה יהיה אוטומטית בבסיס התקציב של משטרת ישראל. הבנתי. התייעצות הוא לא צריך. לא צריך התייעצות, נכון?

כי אתה רוצה להעביר את זה, נכון? זה מה שאמרנו שחשוב להעביר את זה? זה וגם עוד שתיים. כל מה שקשור למשטרה וביטחון פנים. אתה גם אמרת בעצמך. לא, אין לי בעיה, אני אוותר על ההתייעצות. אבל אני רוצה לדבר איתך.

אני אוותר על ההתייעצות, בגלל החשיבות של העניין הזה,

מה שדיברנו אתמול.

אבל אני רק מראה לכם שיש פה את הדברים שהם לא דחופים באמת, כי אם באמת היו רוצים, כמו שהעבירו השבוע, ובאמת ביום שני העבירו העברה של 61 מיליון שהייתה סופר חשובה,

גם פה יש את המרכיב הזה, אבל הוא רכיב קטן - - - לא, הוא לא מרכיב קטן. יש בו הרבה דברים שקשורים להתעצמות - - - אלכס, אני לא עושה התייעצות.

אני לא עושה גם על זה רוויזיה, ויש לך את הזמן של דקה בעניין הזה. אני בעד והינה אני אומר לך: אני אצביע בעד, ולא נגיש רוויזיה והכול בסדר. אבל זה לא בסדר, יום שני אמרת לנו,

שזה היה נטו על הפנייה הזאת. כשעושים לנו עוד דברים באמצע,

זה לעוד פניות הרי יש עוד פניות שמחכות. יש עוד הרבה פניות שמחכות, שאולי רווחה זה באמת יותר דחוף? מי אמר שרווחה זה לא יותר דחוף? מי אמר לנו? מי אמר שמה שיש להם במשרד הפנים זה לא יותר דחוף?

אף אחד - - - הכול בסדר. מה אני בא להגיד? באת עם משהו דחוף? תצמצמו את זה. על האוצר אני מדבר, לא עליך. אתה בסופו של דבר קיבלת את זה ככה, וזו אחת הבעיות, שזועקים על זה כל השנים. אבל כאוצר, רציתם משהו דחוף כמשרד לביטחון הפנים, תביאו את הדחיפות, אני מבטיח לכם, הכול יהיה בסדר. לא עושים איתנו את המשחק הזה. אבל אני לא אעשה את זה. באמת את עמדת במילה והבאת לי גם את התשובה, והיושב-ראש מבקש. תביא את ההצבעה, ואני גם לא אגיש על זה רוויזיה.

מי בעד ההעברה?

ההעברה התקבלה. אנחנו עוברים לפנייה שנמצאת לנו בשינויים תקציביים, שמספרה 07-002. מי מציג? בבקשה. פנייה 07-002 הפנייה נועדה להעברת עודפים משנת

מתוכם יש 45 מיליוני שקלים, שם מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף קורונה.

התוכניות. אז בתוכנית 075001 השכר של המשרד לביטחון הפנים 140,000 שקל, שנוצרו בגין תשלומי סוף שנה של השירות האזרחי. בשירות האזרחי זה מתוקצב לפי הזמנה, זה לא בשכר כמו בתלוש, ולכן יש בזה עודפים. תוכנית 075002 כמעט 32 מיליוני שקלים, שנוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה ברכש לתקצוב התפעול השוטף של המשרד ובתוכניות של מערכי האכיפה העירוניים. בנוסף, יש פה תקציב של הפעולה של אכיפת מגבלות הקורונה במשרד. יש פה את המוקד הטכנולוגי שנבנה במשרד. זה בתוכנית הזאת. תוכנית 076001 שכר ברשות הכבאות וההצלה, כמעט 4 מיליוני שקלים. גם פה יש את הנושא של שירות לאומי-אזרחי. וחוץ מזה יש פה הוצאות נלוות לשכר, כמו שנאמר בפנייה הקודמת לגבי תחבורה ציבורית ודברים כאלה, שזה לא שכר, זה נמצא בתוכנית השכר. בתוכנית 076002, בקניות של רשות הכבאות וההצלה 145 מיליוני שקלים, שרובם בגין התחייבויות חוצות שנה בתפעול השוטף, והפרויקטים של הליכי הרכש, של אמצעי הכיבוי, והבינוי והפיתוח של הכבאות. חוץ מזה

פעולות שנעשו על הקורונה, של התמודדות עם נגיף קורונה. ויש גם בניית תחנות של המגזר הערבי, שהן חלק מתוכנית ההאצה 852, שעברה בהחלטת הממשלה, שזה מהתקציב של ההתמודדות עם נגיף קורונה. זה בתוכנית ההאצה של הממשלה שהייתה. תוכנית 077001 שכר בשירות בתי הסוהר 2.5 מיליוני שקלים. נמצא פה גם, כמו שדיברנו על השכר במקומות הקודמים, שירות אזרחי והוצאות נלוות לשכר. זו גם הסיבה פה. תוכנית 077002 כמעט 154 מיליוני שקלים. התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף ופרויקטים מתמשכים, וכן הוצאות תפעוליות לטובת ההתמודדות עם הקורונה. תוכנית 078001 כ-23 מיליוני שקלים, שגם פה יש לנו עניינים של נלוות לשכר, כמו שנאמר על תחבורה ציבורית ונופש מבצעי, שזה נלווה לשכר ולכן נמצא בתוכנית השכר. חוץ מזה יש פה את התשלום של השוטרים הנוספים במסגרת ההתמודדות של נגיף קורונה, שגם זה עודפים שיש פה. תוכנית 078002 קניות במשטרת ישראל 181.5 מיליוני שקלים. גם פה יש התחייבויות חוצות שנה בתחומי הרכש והתפעול השוטף. יש פה הרבה עניין של רכש וציוד של כלי רכב שהיה. זה חלק מהדבר הזה, ודברים נוספים. חוץ מזה יש את ההוצאות לטובת ההתמודדות עם נגיף קורונה, כל ההוצאות התפעוליות והמעטפת התפעולית של השוטרים שהייתה, כמו שדיברנו בתוכנית הקודמת. תוכנית 078003 רכישת שירותי כוח אדם כמעט 147 מיליוני שקלים. היו פה התחייבויות שנוצרו בסוף שנה שעברה. יש פה שינויים בין שנת לימודים ושנה תקציבית, ואז העודפים עוברים, כי בעצם התחייבות עליהם בשנה קודמת. נוצר לכם גם פה עודף וכוח אדם בעובדי מטה.

קודם זה היה על ביטחון קהילתי, עכשיו זה בעובדי מטה הרגילים של המשרד. יש לכם כרגע מצוקה בנושא, ודיברנו על זה בוועדה הקודמת, של הבקשות לרישיון נשק. למה אתם לא מנתבים את זה לשם? זאת אומרת, תביאו לנו פנייה בעוד ארבעה חודשים, להוסיף כוח אדם. למה לא לוקחים את זה לשם? העודפים שאנחנו רואים בפנייה הזאת הם עודפים שנובעים מתשלומים עבור כוח אדם. זה עודפים שישולמו בשנה העוקבת. בגלל זה יש פה את העודפים. זה לא באמת איזשהו חוסר - - - אבל איך אתם נערכים לזה? אתם תצטרכו עוד כוח אדם?

בגלל זה יש לנו התקשרות בהקשר של אגף רישוי כלי ירייה, שמאפשרת איזושהי גמישות במקומות שבהם יש עלייה בביקושים, כמו שאנחנו עדים להם היום, אז כן יש איזושהי גמישות מצד מוקד שהוא - - - ולקחתם עוד כוח אדם? חיצוני. כן, לקחנו. בהקשר הזה מתכננים עוד כוח אדם. הכוח אדם בהקשר הזה של המוקד של רישוי כלי ירייה, אנחנו כן נעזרים בשירותים חיצוניים, שהם גמישים, הם מאפשרים איזושהי ורסטיליות. לא, שם אנחנו בסדר, זה לא הפנייה הזאת. לא, אני שואל - - - מבחינה מהותית, כן. אין פקק כרגע? אין פקק כרגע. כי מהאזרחים זה נשמע אחרת, אבל

יש עלייה בביקושים, ואנחנו נערכים - - - השאלה אם אתם ערוכים לעלייה בביקושים. אנחנו ערוכים, כן. כן, ינון, לגבי השאילתה. אני גם אגיד, לגבי השאילתה אגב, זו לא השאילתה ששאלתי. למשל, אני אתן לך דוגמה, תכף אני אקבל את השאילתה המסודרת. ביקשתי גם את השמות של הח"כים שביקשו, ואפשר לתת את זה. אני לא סתם ביקשתי, ביקשתי על פי חוות דעת שאפשר לקבל. לא קיבלנו את זה שמה. וגם יש כאלה חברי כנסת שאני יודע בפועל, אני אחכה לקבל את השמות, ואז אני אגיד לכם גם על איזה חברי כנסת שביקשו, והתשובה שהם קיבלו היא תשובה שבכלל לא כתובה במה שראינו. ולכן אני חושב שזה לא נותן מענה לשאילתה שלי. אומנם פרגנתי לך שהבאת, מבחינתך עשית בסדר, אבל מי שכתב את התשובה היא לא התשובה הנכונה לעניין הזה. אני רוצה גם לשאול לגוף הפנייה שלכם. אני אבדוק לך את זה - - - בסדר.

אדאג שגם יהיה לי את השאילתה מסודר. מאוד מאוד פשוט. תסתכלו על השאילתה ששלח חבר הכנסת אזולאי, תענו עליה לפי השאלות שהוא שאל, וזאת דרישה של הוועדה. אני רוצה לשאול על הפנייה עצמה. אני רואה פה בתוכנית 001,

שיש פה העודפים נוצרו בגין תשלומי סוף שנה עבור שירות אזרחי, שמבוצעים דרך הזמנות בדומה לרכש. לא הבנתי שירות אזרחי, הזמנות

השירות האזרחי זה לא שהם עובדים של המשרד, מקבלים תלוש מהמשרד,

- - - הם מקבלים ממקום אחר את התלוש שלהם. כן, אז בעצם המשרד מעביר כסף. כשהוא מעביר את זה זה כמו הזמנות, ולכן יש חודשי סוף שנה, הם לא עוברים ב-1 בחודש. כמה משרתים היום יש במשטרה? משרתים בשירות האזרחי. זה לא של המשטרה, זה של המשרד. במשרד לביטחון הפנים? כלומר, ב"עיר ללא אלימות", במקומות האלה? לזה אתה מתכוון?

סך הכול כמה משרתים יש?

אחר כך תוכנית 02, אני רואה פה התחייבות חוצת שנים ורשויות מקומיות. זה אותן רשויות מקומיות שדיברנו עליהן, על מוסדות החינוך? לא, זה מערכי האכיפה העירוניים. זה השיטור העירוני. השיטור העירוני? ששם יש פקח ושוטר. אז בעצם התשלום של הפקח,

יש לו מצ'ינג מהמשרד לביטחון הפנים. אבל הוא מקבל את השכר שלו מהמשטרה?

לא הפקח, השוטר. זה משהו אחר, זה לא קשור לזה. השוטר מהמשטרה והפקח - - - לא, אני מדבר על אותה ניידת, כי באותה ניידת נמצאים הרבה פעמים והשוטר מקבל מהמשטרה בלי כל קשר?

אוקיי. אני רואה שגם ברשות לכבאות יש משרתים בשירות האזרחי. כמה סך הכול יש? אני רואה פה שזה חלק מהעודפים שנוצרו. אני כבר אבדוק לך את המספר.

גם בשירות האזרחי בכבאות וגם במשרד לביטחון הפנים, יש לאותם משרתים בשירות האזרחי אחר כך צפי להמשיך לעבוד במקומות האלה? בדומה לחייל במשטרה שנמצא במדים בסדיר שלו, ולאחר מכן יש אפשרויות למיניהן להמשיך קבע. אני לא מכיר שיש איזושהי תוכנית קבועה כזאת. אני מיד בודק את המספר. אחר כך בתוכנית 6002, סעיף 2 הרכש זה על מה שהיה ב-2021, ואנחנו צריכים עדיין לשלם את ה-2022? התחייבויות שיצאו פשוט ולא שולמו עדיין. בתוכנית 77002, בסעיף 2 הוצאות תפעוליות לטובת התמודדות עם נגיף הקורונה בהתחייבויות שישולמו בפועל. מה שאנחנו לוקחים מפה עכשיו כסף בעודפים, זה לא פוגע לנו בשום תוכנית אחרת, זה נטו על אותו דבר, כי בקורונה לקחו את הקופה ושמו אותה בתוך המשרד, ומה שלא השתמשו לקחו לדברים אחרים. אז זה לא אמור לפגוע לנו ולא שום דבר?

ושאלה אחרונה בסיבות המרכזיות בגינן נוצרו העודפים ב-8001 בסעיף 2: תשלום עבור שוטרים במנהלת האכיפה של הקורונה. כמה שוטרים זמניים התווספו?

אתם עכשיו משאירים אותם או צריכים לשחרר אותם? אז לגבי השוטרים הזמניים שהיו לטובת הקורונה זה נע בגלים, אבל בתקופה של סוף שנה שעברה דובר על 350 שוטרים שנשארו לרבעון הראשון. זאת אומרת, הם סיימו את עבודתם ב-1 באפריל. החל מה-1 באפריל ועד סוף יוני יש 75 שוטרים, הכמות הצטמצמה מ-350 ל-75 שוטרים.

הם לא יכולים לעזור לכם, לאותה פנייה שהבאנו ביום שני, לקחת אותם בתוספת למה שאתם מגייסים עכשיו? הרוב המוחלט של השוטרים זה שוטרים שמשמשים את מוקד הקורונה, מוקד שמשרת את הציבור. מעט שוטרים שנמצאים, בעיקר במרחב נתב"ג, במשימה מאוד ייעודית, וקשה לקחת אותם משם לדברים אחרים. אבל אנחנו מפעילים כוחות תגבור במסגרת הבט"ש. גם שוטרי מטה מתגברים, גם מערכים נוספים מתגברים, גם הפלוגות כמובן, מה שאישרתם,

מאיפה הגיעו השוטרים? השוטרים שגויסו לקורונה?

זה שוטרים חדשים. חלק גדול מהשוטרים זה משתחררי מג"ב, שבמקום פשוט לשחרר אותם לאזרחות גייסו אותם למסלול מקוצר. כביכול השחרור שלהם התאחר, והם עכשיו יוצאים - - - כן. הם מקבלים שכר. לא, ברור שהם מקבלים שכר.

זה יפגע להם ביציאה שלהם, נגיד לעבודה מועדפת, הזמן הזה עכשיו? המשך שהם משרתים במשטרה, אני לא יודע אם זה פוגע להם בזכאות של הטווח שהם יכולים לבצע עבודה מועדפת. שלא יהיה הפסד. האמת שהארכנו את זה גם פה, את הזמן של המועדף, לשלוש שנים.

פנייה מס' 07-002, מי בעד? אני נמנע.

מי נמנע?

אוקיי. אני מגיש על זה רוויזיה. ואני אומר: אם אני אקבל את התשובה כמו שאני צריך, אני מושך את הרוויזיה,

אז תעבירו את התשובה ונבחן. אם את רוצה לראות בדיוק את השאילתה, אני כבר אדאג שישלחו לך אותה. אני ראיתי, זה אצלי פה. בסדר גמור.

יש רוויזיה שהוגשה בפעם הקודמת על העברה של המשטרה ושירות בתי הסוהר, שמספרה 52-003. מי בעד?

הרוויזיה לא התקבלה והבקשה אושרה. תשלחו את התשובות לחבר הכנסת אזולאי, למזכירות הוועדה. רק מענה לשאלה אחת של חבר הכנסת אזולאי מהיום, לגבי הרשות לביטחון קהילתי.

תוכלו גם אחר כך, מה שלא הספקתם,

יש לנו פה את התשובות של הכול - - - הרשות לביטחון קהילתי, הוא שאל כמה כסף יש שם. אז יש שם כ-170 מיליון שקל לפעילויות של הרשות.

אני שם שנייה בצד את השכר, שהוא נמצא כבר בתוך המשרד, ואת כל התפעול, לפעילויות, כולל מה שהעברנו היום, יש כ-170 מיליוני שקלים. המוקד 105 3 מיליון שקלים יש שם, ומבחינת השירות הלאומי-אזרחי 23 ראשים. רק כבאות, גם לגבי השירות האזרחי, תשלחו לנו, בסדר?

אגף התקציבים, בבקשה. יש לנו הודעה שאנחנו צריכים להקריא: בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, מס' 1.1801, בדבר יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית, כל הסכם פוליטי תקציבי שנערך במהלך שנת תקציב יוקרא לפרוטוקול במליאת ועדת הכנסת הרלוונטית. בהתאם לאמור יפורט הסכם פוליטי תקציבי שהושג בעל פה עם ח"כ רם שפע, ח"כ ניר אורבך וחברי ועדת הכספים, כחלק מהליך אישור כלל הפניות המונחות על שולחן הוועדה. בהתאם להנחיית היועץ, הסכם פוליטי תקציבי הכולל העברה תקציבית ישולב בתקציב רק לאחר קבלת חוות דעת משפטית או מקצועית של המשרד הרלוונטי. בהתאם לאמור מפורט מטה ההסכם הפוליטי שהושג בעל פה. מסכמים חבר הכנסת רם שפע, חבר הכנסת ניר אורבך וחברי ועדת הכספים. משרד החינוך בשתי תוכניות שונות תוכנית פעילות פרויקטים מס' 20-67-01 בנושא: שנות שירות מתנדבים, ארגוני נוער,

מוסדות ציבור, הדרכה וסיורים, מכינה לנוער בסיכון, גרעין חינוכי לאומי, כפרי סטודנטים, קבוצות מחויבים. סכום של 9,908,000 שקלים בשנת 2022. בתוכנית תרבות יהודית מס' 20-69-01 למדרשות ליהדות ולימודי ארץ ישראל, מרכזים להעמקת החינוך היהודי ופעילות עם נוער בסיכון 3,067,000 שקלים. ההודעה הזאת תצורף לפנייה, כשהפנייה תגיע לוועדה, לאחר קבלת חוות הדעת המשפטיות הנדרשות. לא הבנתי מה העניין לבוא עכשיו ולהסביר את זה. היועצת המשפטית שלנו, שלומית, הייתי מבקש - - - זה לא להסביר. אני אגיד רגע מה המעמד של הדבר הזה. זו בעצם הודעה על ההסכם התקציבי הפוליטי. כשתגיע פנייה לאישור ועדת הכספים, שתכלול את הסכום הזה, ומה שהקראתי עכשיו יצורף לפנייה בדברי ההסבר שלה.

הדבר יהיה חשוף גם שם, באופן דומה למה שנעשה בתהליכים קודמים. אני מבקש לדעת דבר אחד. הייתי פה מספר דיונים לא קטן, לא מכיר דבר כזה. אפשר לדעת מה זה הדבר הזה, גברתי היועצת המשפטית? אני שומעת את זה בפעם הראשונה. אני צריכה לברר את זה בעצמי. בדרך כלל אתם מביאים את זה יחד עם הפנייה,

מה שקורה זה שאנחנו מקריאים את זה בזמן שזה נכרת. אם זה סמוך למועד העברת הפנייה אז זה מגיע ביחד, ואם לא אנחנו גם מקריאים וגם נעביר את זה עם התוכנית. אז אתם מביאים את זה יחד עם הפנייה? זה גם יובא עם הפנייה. ההסבר היחידי זה לשמור על ניר אורבך, שלא יפרוש עם עידית סילמן. לא קשור. אין לי הסבר אחר לדבר הזה. זה הסכם שנקרא כספים קואליציוניים. כל הכספים הקואליציוניים שעברו עד כה היו על השולחן, עכשיו אתם אומרים זה הסכמים בעל פה. מתי ההסכמים האלה נעשו? לא בתקופת התקציב? אם זה היה בתקופת התקציב, למה לא שמתם אותם - - - ההסכם הוא לא מתקופת התקציב. ממתי ההסכם הזה?

שבוע שעבר. יש תאריך שבוע שעבר? אני יכולה - - - כן, חשוב לדעת באיזה תאריך שבוע שעבר. מה קרה פתאום? שמע, אני מבין שיש פה הסכם. מה קרה להסכם הזה?

תמורת - - - פירטתי לטובת העברת הפניות בוועדת הכספים. רק שתבינו, לטובת העברת הפניות. מה שראינו את נעמה לזימי, שלא נמצאת פה, ונשלח במקומה חברה או חבר מישראל ביתנו, לטובת זה עשיתם את ההסכם הקואליציוני הזה, ולהעביר את הפניות. הכול בסדר. אני רק אומר, היה חשוב כששאלו שבוע שעבר אם זה קרה, אמרתם לנו פה בוועדה: לא, היא ממלאת מקום פשוט, הוא ממלא מקום. ושאלתי אם זה היה בתמורה לזה. זה לא קשור אחד לשני בכלל. הינה, היא אומרת. לא, אבל לא קשור לזה שהיא לא הייתה פה. אין לזה שום קשר. לא, אבל היא אומרת. אין לזה שום קשר. 30 במרץ, לשאלתך. מיום 30 במרץ, עבור הפניות התקציביות שולמו.

בסדר.

תודה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:51.